למעט סעיף 17(1) (בעניין הארכת תוקף רישיון נתג"ז) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 המשך ישיבה. מה שנשאר לנו כרגע זה להצביע הצבעות על ההסתייגויות כן, קודם כל נתחיל בהסתייגויות לאחר שהנושא החדש נדחה, כן בבקשה. כן בעצם הסעיף הראשון. יש לנו 10 דקות להצביע. זה סעיף 17 לחוק התוכנית, אני רק אגיד מה הסעיף. אפשר לפתוח בטאבלטים את הסעיף הרלוונטי? תנו לי שנייה להגיד שנסיים, סעיף 17 תיקון חוק משק הגז הטבעי, יש לי הסתייגויות גם לפני סעיף 17 שהוצבעו כבר, הסתייגויות סיעת יש עתיד כמה הסתייגויות יש?

לפי המקבצים לפי הנושאי, דבי אתם לא מצביעים מקשה אחת במקצבים ברור, תכנס את זה לפי הנושאים, ברור תכנס את זה לפי הנושאים. הסתייגות 1 עד 12. מי בעד ההסתייגויות של יש עתיד?

מי נגד? ארבעה. הצבעה ההסתייגויות נדחו לא עבר רוויזיה. 13 עד 19. מי בעד הסתייגויות 13 עד 19? מי נגד?

ההסתייגויות נדחו חמש נגד שניים. רוויזיה. 20 עד 28. מי בעד 20 עד 28? רגע, למה עד 28? אנחנו מנסים לרכז את ההסתייגויות שיתאימו פחות או יותר לנושא. מי בעד? שניים, מי נגד?

הצבעה ההסתייגויות נדחו חמש מול שניים לא עבר. רוויזיה. בסדר לקחתי, הכל רוויזיה אין בעיה,

29 עד 35. מי בעד? שניים, מי נגד? חמישה. הצבעה ההסתייגויות נדחו רוויזיה. אמרתי לך אין בעיה, רוויזיה זה בסדר. שיהיה לפרוטוקול רשום. 36 עד 43. מי בעד?

הצבעה ההסתייגויות נדחו לא עבר רוויזיה. 44 עד 46. מי בעד?

הצבעה ההסתייגויות נדחו לא עבר. רוויזיה. 47 עד 50. מי בעד?

רוויזיה. 51 עד 52. מי בעד? מי נגד?

רוויזיה. 53 עד 65. מי בעד?

יש הסתייגויות של סיעת חד"ש תע"ל. רגע שנייה הצבענו עד 60. הצבענו על הכל. הסתייגויות של חד"ש - תע"ל.

אין אף אחד לא בעד, מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגויות נדחו לא עבר. יש הסתייגויות מטעם המחנה הממלכתי, 24 הסתייגויות. אני רוצה בנפרד בוודאי. בוא נצביע על 1 עד 4 קודם. 1 עד 4 מי בעד?

הצבעה ההסתייגויות נדחו חמישה נגד שלושה לא עבר. 5. 5 נצביע בסוף, תמשיך. אוקי, 6 עד 12. מי בעד?

הצבעה ההסתייגויות נדחו לא עבר. רוויזיה. 13 עד 18. מי בעד? מי נגד? הצבעה ההסתייגויות נדחו לא עבר.

19 עד 24. מי בעד? מי נגד? הצבעה ההסתייגויות נדחו לא עבר.

ההסתייגות, את רוצה להקריא? כן רק את הניסוח היא תעשה היועצת אחר כך.

בסעיף 17 (2) במקום 3 יבוא 5. 5 זה ניסוח פשוט. זאת הצעה שאתם מבקשים לקבל. מי בעד? כולם להצביע, מי נגד? הצבעה ההסתייגות אושרה פה אחד. זהו גמרנו את ההסתייגויות? אלה ההסתייגויות לסעיף 17 נכון? אוקי, עכשיו צריך להצביע על הסעיף עצמו. אני רק אגיד, סעיף 17 בעצם כולל תיקונים בחוק משק הגז הטבעי בשני נושאים, ההליך המהיר ואמות המידה הצרכניות כפי שנדון כאן ארוכות. קיבלנו הסבירים מה צריך לחזור על הכל? לא רק אמרתי את הכותרת. מי בעד סעיף 17? מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר שלושה נמנעים, חמישה בעד, עבר. הסעיף הבא, סעיף 17 (א) רבה, תיקון חוק התכנון והבנייה, לסעיף הזה לא הוגשו הסתייגויות נכון? אבל היו הסתייגויות לאחר סעיף 17. הצבענו, הם לא הגיעו לכאן להציג. אבל הצבענו רק לפני סעיף 17, לא הצבענו אחרי סעיף 17. אפשר להצביע עוד פעם, לאחר סעיף 17 הסתייגויות אתה מאשר להם? מאשר כן, לא פה. מי בעד ההסתייגויות של חד"ש תע"ל? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגויות נדחו לא עבר. סעיף 17 (א) תיקון חוק התכנון והבנייה. נותן לי עוד שתי דקות, כי העברתי לו את ההסתייגות זה לקח לי זמן. זהו? לא, 17 (א) הצבעתם?

אז אמרתי 17(א) חוק התכנון והבנייה. מי בעד 17(א)? מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר עבר. רוויזיה גם על 17 וגם על 17 (א). 17 (ב) הוראת שעה תיקון חוק תאגידי מים וביוב. מי בעד? מי נגד? מי נמנע. הצבעה אושר עבר. רוויזיה. בעצם הגשת רוויזיות על כל ההצבעות? על כל ההצבעות חוץ מחד"ש תע"ל. סעיף 17 (ג) רבה, תחילה לעניין תיקון חוק משק הגז הטבעי והוראות התחילה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

סיימנו, לא נתת לי שתי דקות בסוף. טוב חבר'ה מחר תהיה הצבעה על הרוויזיה ואז נסיים, הרוויזיה נעשה אותה ב-11:45, רוויזיה זה רק הצבעה, זה כמה מילים של אלקין ואחר כך הצבעה וזהו. אתה מבקש רוויזיה גם על ההסתייגות שהתקבלה? לא, יש גבול לכל תעלול. אז אני אשאל אותך שאלה, איך נותנים רוויזיה על רוויזיה? מה זאת רוויזיה על רוויזיה? אתה אמרת שמה שהצבענו על הרוויזיה שלך אמרת עוד פעם רוויזיה, אף פעם לא נתנו. לא זה על נושא חדש זה משהו אחר. נושא חדש, אה נכון נושא חדש. זהו סיימנו להיום. הישיבה ננעלה בשעה